אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא: הצעת חוק תכנון ובנייה (תיקון דיון בהחלטות ועדות משנה), התשפ"ג-2022,

של ח"כ אלל דלל הכנה לקריאה ראשונה. חבר הכנסת דלל, בבקשה.

הנוסח גם כולל תיקונים טכניים - - - אגב, תזכירו לי: האפשרות היא לכל חבר ועדת משנה או לכל חבר מועצה? לכל חבר מועצה, והשינוי המבוקש הוא לשניים מחברי המועצה. יש פה גם שינוי טכני: פירקנו את הסעיף לשלושה סעיפי משנה; זהו שינוי טכני לחלוטין ואין בו עניין מהותי. נושא נוסף שעלה

וכפי שאני מבין אתם רוצים לדחות את הדיון בו לשלב מאוחר יותר, הוא נושא המנעד שקיים כיום בוועדות מקומיות או בהרכבים, שנעים בין חמישה ל-31 חברים. לכן, ייתכן מאוד שביישובים קטנים או בוועדות מרחביות קטנות, בהם יש מספר מועט של חברים; תשעה,

שבעה נצטרך לחשוב על איזה שהוא מדרג שמבחין בין ועדות קטנות לוועדות גדולות, או אפילו שלושה מדרגים. כפי שאמרתם אני מבין שהנושא הזה יישקל בשלב החקיקה הבא.

אני מציע שרעות תקריא לנו את הנוסח, ותוכלו להחליט כטוב בעיניכם. בבקשה. אני מקריאה את הנוסח של הייעוץ המשפטי עם השינויים, בהסכמת המציע. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, דיון בהחלטות ועדות משנה), התשפ"ג 2023 תיקון סעיף 18 1. בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965 (להלן החוק העיקרי), בסעיף 18(ז) הרישא עד המילים "תוך עשרה ימים מיום קבלתה" תסומן כפסקה (1); במקום המילים "כל חבר הוועדה המקומית או נציג כאמור רשאי לדרוש בכתב, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו, שיתקיים במליאת הועדה המקומית דיון בעניין, הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים," יבוא: "(2) אלה רשאים לדרוש בכתב, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיהם, שיתקיים במליאת הוועדה המקומית דיון בעניין, הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים: שניים מבין חברי הוועדה המקומית כאחד נציג בעל דעה מייעצת הסיפא החל במילים "הוגשה דרישה כאמור" תסומן כפסקה (3). תיקון סעיף 19 2. בסעיף 19(א1)(2) לחוק העיקרי בפסקת משנה (ב) במקום המילים "סעיף 18(ז)" יבוא "פסקת משנה (ג)"; בפסקת משנה (ג) בסופה יבוא: "בשינוי זה: בפסקה (2) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא: חבר הוועדה המקומית שהוא נציג יחיד בה של רשות מרחבית.". אוקיי. יש הערה על זה? אין הערות?

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דיון בהחלטות ועדות משנה), התשפ"ג-2022, פ/853/25, של ח"כ אלי דלל, על פי הנוסח שהוקרא כאן בוועדה.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר. ההצעה אושרה בקריאה ראשונה ותעבור למליאת הכנסת לאישור. מזל טוב, ושתזכה,

לעשות הרבה דברים טובים. אני מודה לכם. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 13:32.